תודה. בחרתי להגיע לכאן כי אני חושב שיש פעילות ויש דחיפות לטפל במספר נושאים ואנחנו,

נמצאים בשטח או רוצים לצאת בשטח. אני חושב שזה מספר את הסיפור. בני הנוער תיכף יוצאים לחופשת הקיץ, בעיניי זה אירוע מרכזי שצריך להיות לפתחנו. ארגוני הנוער יצרו תוכניות חדשות להפעלת עשרות אלפי מתנדבים, בני נוער בהתנדבות קיץ של העשרה וחוויה, בהתאם למגבלות המאוד מורכבות שקיימות עלינו כרגע ממשרד הבריאות, וכבר בשיתוף פעולה עם המשרד להשכלה גבוהה ומשלימה ועם הרשויות המקומיות. אנחנו מתכננים להוציא בין 10,000 ל-15,000 בני נוער למסעות התנדבות משמעותיים בקיץ, אחרי תקופת הקורונה שבה הארגונים והשותפים שלנו בתנועות יצאו למשימות לאומיות רבות. חשוב לומר שברקע כל השיח הזה החופשה בפתח והנוער מחכה. אנחנו חושבים שצריך לתת את כל הכלים למשרד להשכלה גבוהה ומשלימה בראשותו של השר אלקין, דרכו לארגוני הנוער, התנועות וכמובן, כל המוטבים האחרים, קודם כול כדי שפעילויות הקיץ שבעיניי זה המבחן הראשון של כולנו יתקיימו במלואן, בעיקר התקציבים שמשרד החינוך העביר בפועל בשלוש השנים האחרונות, התחייבויות שמשרד החינוך נתן לארגונים שאמורים להצטרף ומעטפת מקצועי, כפי שחגי, ראש המינהל, ציין. מבחינתנו, משרד החינוך ימשיך להיות שותף מרכזי. זאת אומרת, בסוף המוטבים המידיים הם תלמידיו, תלמידיו הם חניכינו וילדיו הם ילדינו. זה לצד הצמיחה שאנחנו צפויים ומקווים לראות במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה. משרד החינוך והמנכ"ל, לשמחת כל השותפים שיושבים כאן בשיחה, דיברו המון על קומת החינוך הבלתי פורמלי בשנים האחרונות, והציגו מדיניות של החינוך הבלתי פורמלי בכלל רשויות מקומיות, מחלקות נוער, תנועות נוער וארגוני נוער שהם הדבר שצריך לבנות, לייצב ולתקצב. אשמח לדעת ולשמוע שמשרד החינוך ממשיך במדיניות הזאת, בהובלת השר גלנט ומנכ"ל המשרד. דבר נוסף שאני מבקש הוא שבמעבר הזה משרד החינוך יבחן את האפשרות לתקן את העוול של החלטה 922, עם תקציבים לבני נוער במגזר הערבי.

השר אלקין קיבל לידיו את הטיפול גם בהחלטה הזאת, ויש בני נוער נהדרים בחברה הערבית, שבשל עוול שנוצר לא קיבלו את הטיפול, ולכן אשמח מאוד שגם הדבר הזה - - - אתה יכול להתייחס למה הם לא קיבלו? זו בעיקר תוצאה של אתגר פוליטי שהיה ותיקון תקנה שלא התבצע. אבל ככל שאנחנו מבינים, אין מניעה. אנחנו יודעים שמנכ"ל משרד החינוך מאוד תמך בזה לאחרונה, אנחנו יודעים שהצורך עדיין קיים ואפשר לעדכן תוכניות עבודה לשנת 2020 כך שגם לבני הנוער בחברה הערבית, חלילה, לפחות לא תהיה נסיגה בפעילות. זה בעיניי דבר מרכזי. אני חוזר ואומר: הקיץ הוא הדבר הגדול שאנחנו צריכים ללכת אליו, ולכן הדברים צריכים להיפתר בין המשרדים בבהילות גדולה. תודה רבה. היית תמציתי והראית לנו עוד זווית. עד שהשר אלקין יצטרף אלינו, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אם אתה רוצה לומר משהו אז אשמח. כמובן, לא יכול להגיע לכנסת מטעמי קורונה. כמו שאיחלתי לך אתמול, אז גם היום בריאות שלמה. בבקשה. בוקר טוב. אני מסכים לגמרי עם הדובר האחרון. עכשיו אנחנו נכנסים לקיץ, זו בדיוק התקופה של הפעילות. אני חושב אם לא יותר נכון בינתיים, בתקופה הזו, עד שכל הדברים יתבהרו ועד שכל העניין של העברת סמכויות יהיה ברור מי מעביר, איך וכו' אולי נכון לשמור את המצב הקיים עד לתחילת ספטמבר, ובחודשיים הקרובים יסדרו את כל הדברים הטכניים והביורוקרטיים כדי שלא יהיה מצב שאנחנו תוקעים את ארגוני הנוער ואת תנועות הנוער בגלל סיבות ביורוקרטיות, שיש כוונות טובות אבל לא יודעים ואולי התקציב כן עבר ולא עבר. אולי, בגלל שברור לנו שאנחנו כבר בתוך הקיץ ויש ניסיון של כמה שנים ואי-אפשר לקפוץ מעל כל הניסיון והידע, אני חושב שיותר נכון עכשיו, במצב הקיים, לשמור את הסטטוס קוו, לפחות עד תחילת ספטמבר, ומשם ייכנס המשרד החדש ויתחיל להוביל את העניינים. אני חושב שכדאי לשקול את זה. תודה רבה לכם. תודה רבה לך, חבר הכנסת שחאדה. אני חושב שאנחנו כבר בעיצומו של תהליך, גם של מעבר של כספים וגם של מעבר של יחידות, אפילו לגבי קומות בתוך מינהל חברה ונוער כבר יש הבנה.

אני חושב אנחנו לא בעולם של שמירה על הקיים אלא בעולם של לעשות הכול כדי שהפגיעה ואתה צודק בהתייחסות שלך לקיץ ודאי בטווח הזמן המיידי, תהיה מינימלית. אני חושב שהיא תהיה, להגיד שלא תהיה שום פגיעה זו היתממות, אבל היא צריכה להיות מינימלית ואנחנו צריכים לוודא שהכול יהיה יותר חלק. גם אני דיברתי על זה, וגם שלומי קסטרו התייחס, שיש פה גם הזדמנות לתקן עוולות, אז אם נצליח בכך יהיה מצוין. אשמח לשמוע את נפתלי דרעי, מזכ"ל מועצת תנועות הנוער שמייצג את התנועות, אחרי ששמענו את הארגונים. בוקר טוב לך. בוקר טוב, תודה רבה. חבר הכנסת רם שפע, אני בדיון הראשון שאתה יושב-ראש הוועדה, אז זו הזדמנות לברך אותך בהצלחה בתפקיד. יש לנו שנים של עבודה ביחד. תודה גדולה. ברשותך, אתן שני משפטי רקע על התקופה עם משרד החינוך, אחר כך על ההזדמנות עם המשרד החדש ואחר כך כל הבעיות. אשמח שתגביר את קולך. אוקיי. אני רוצה לפתוח ולומר שהיו לנו שנים רבות של עבודה משותפת עם משרד החינוך, ומאוד מאוד נהנינו מהעבודה במשרד החינוך. זכינו לשיתוף פעולה של השרים,

זכינו להרבה תקציבים ולמשאבים, שהם שווי ערך לתקציבים, שתיכף נדבר עליהם, שאנחנו רוצים שזה ימשיך להינתן על ידי משרד החינוך,

יחד עם זאת, ברגע שהחליטה הממשלה על הקמת המשרד החדש והעברת תחום החינוך הבלתי פורמלי אליו אנחנו מקבלים את זה. אנחנו לא מחליטים בשביל הממשלה את ההחלטות שלה, ואנחנו מנסים לראות איך אנחנו מנסים להוציא את הטוב מכל החלטה כזאת. אני רואה כאן הזדמנות, שכל תחום החינוך הבלתי פורמלי יהיה במשרד חדש ויהיה תחום מרכזי בו. מהניסיון של משרדים אחרים שנפתחו סביב נושאים כאלה ואחרים, בסופו של דבר הם קיבלו גם יותר משאבים וגם הרבה יותר הזדמנות לפיתוח מקצועי, העמקה ושיתוף פעולה עם משרדי ממשלה אחרים. כך שאנחנו רואים פה גם הזדמנות, לא רק קשיים. הקשיים בוודאי קיימים ויהיו, וצריך לראות איך מתגברים עליהם.

להתגברות על הקשיים האלה הוא שיתוף פעולה של שני המשרדים. אם שני המשרדים יבואו בידיים נקיות למהלך הזה ויראו את טובת החינוך הבלתי פורמלי והארגונים בחברה האזרחית שעושים את העבודה ולא יציבו בפניהם קשיים, אז נוכל לעשות פה עבודה מצוינת בתחום החינוך הבלתי פורמלי. אני רוצה להתחיל עם דוגמה, שאולי מרמזת על הקשיים שאמרתי קודם. אנחנו בשנה שאין בה תקציב, ובשנה שאין תקציב מקבלים מקדמות. משרד החינוך עשה עבודה נהדרת, ביחד עם החשבות, והצלחנו לקבל 40% מקדמה עוד לפני ליל הסדר, אבל מאז אין יותר מקדמות, למרות שנוהל שר האוצר מאפשר מתן מקדמות של עד 70% בשנה שאין תקציב. אנחנו מנסים בימים האחרונים לברר מה קורה עם הדבר הזה. האיתותים שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך הם שאין יותר מקדמות, לא נקבל. יש בעיות כאלה, בעיות אחרות, התחייבויות כאלה ואחרות. בעבר היינו בסדר עדיפות אחר, ואני מקווה שזה לא מרמז על הבאות, על מה אנחנו הולכים לחוות בעניין הזה. אני רוצה להתעכב. אמרת הרבה דברים טובים בתחילת הדרך, אבל ציינת סוגיה די דרמטית. תיכף נשמע את נציגת משרד האוצר. אתה אומר שעד עכשיו קיבלתם מקדמה של 40% והייתם אמורים לקבל פעימה נוספת,

לא הגיעה וגם אומרים לנו שהיא לא תגיע כרגע. לא נתנו לנו שום תקווה שנראה עוד כסף במקדמות האלה. המשרד החדש עדיין לא התחיל לעבוד, אז אין לי מה לבוא אליהם בטענות. אבל לפחות משרד החינוך כמו שאני מבין, מערכת הכספים תמשיך לעבוד ממשרד החינוך הם להבין שהם צריכים לראות גם אותנו. לגבי מה ששאלת את חגי קודם בנושא התקציבים צריך להבין שההחלטה על העברת בסיס התקציב היא דרמטית. ניקח את תקנת ארגוני הנוער, יש שם בסיס תקציב של 32 או 35 מיליון שקלים. בשנים האחרונות התקציב שלהם הסתכם ב-52 מיליון שקלים, אם יעבירו 32 או 35 מיליון עוד לפני שיעשו קיצוצים כי בטח יעשו קיצוצים אנחנו מדברים על הרעה גדולה מאוד ופגיעה ממשית בארגונים. אחרית הימים, נפתלי. התחלת לדאוג לארגוני הנוער? ממש, אני גאה בך, אחרי שפגעת בהם שנים. אל תדבר בשמם, בבקשה. תדאג לעצמך.

רגע שלומי, רק רגע. לא כולם מכירים את ההיסטוריה, ומבחינתי,

שלא ידאג אתה תדאג לענייניך.

אני שמח שאתה מציין את זה, גם כמי שאישית התרוצץ במסדרונות הכנסת ובוועדת הכספים כדי לדאוג לתוספת התקציב כלומר לתקציב שהוא לא בבסיס. אבל תמשיך. שלומי, אני מבקש. צר לי שמי שרואה את עצמו ממונה על הארגונים לא מעלה את הבעיות שלהם, אז אני נדרש לעשות כן. כמו שידוע לך - - - רגע רגע, אני רוצה להגיד משהו לשניכם.

נפתלי, אתה לא מייצג את ארגוני הנוער. לא, שלומי, אני לא מסכים. - - - לצעוק - - - נפתלי, תקשיב. אותך הרבה יותר קל, כי יש בסוף mute בזום, ראשי ועדות אחרים עושים את זה בקלות, אני פחות בעניין. אבל אני מבקש משניכם לעצור. זכות הדיבור היא שלי.

בסדר, אבל גם הסגנון לא מתאים. אנחנו ועדת חינוך, צופים בנו אנשים ונמצא את הדרך לשפר את המצב. קדימה, נפתלי. נפתלי, זה עוזי. אבל הוא היה באמצע משפט. אוקיי, חבר הכנסת דיין מתקשה לא להתפרץ. רק שאלה שתגלם אותה, בבקשה, בדברים שלך. התקופה של הקורונה, מבחינת תנועות הנוער היא תקופה, מעבר לאי-פעילות, מבחינה תקציבית היא חסכה כסף, היא הוציאה יותר כסף או שללא שינוי? היא יצרה גירעונות, ואסביר למה. קודם כול, היו הכנות לקראת פעילויות פורים ופסח שנעשו, ובסוף הפעילויות האלה לא התקיימו. הכספים עבור הפעילויות האלה הוחזרו להורים ואז נוצרו קשיים. יש כוח אדם, שחלק מהכספים של הפעילויות מממנות את כוח האדם הזה, ומכיוון שלא הייתה פעילות ולא נגבה כסף על הפעילות, למרות שההוצאות יצאו, אז יש גירעונות. מפעלי הקיץ, כלומר החודשיים הקרובים, אם לא יהיו המחזורים של ההכנסות עבור מפעלי הקיץ, זה יגרום לגל פיטורים גדול מאוד בתנועות הנוער כי יצטרכו לצמצם את כוח האדם כדי לחסוך את ההוצאות האלה או לגירעונות גדולים מאוד. אני רוצה לדבר על הדברים האחרים, שקשורים במעבר בין המשרדים והשירותים, שאני מקווה שנמשיך לקבל, בהסכמה בין שני המשרדים. יש תחומים שהם לא כסף, הם שווי כסף , שעוסקים בחיי אדם ביטחון, בטיחות וכו'. נפתלי, נסה לתמצת כי השר אתנו ונשמח לעבור אליו.

חדר מצב וכו'. צריך לראות איך במעבר הזה מסדירים את ההסכמות בין שני המשרדים, שהגופים שצורכים את השירותים האלה ימשיכו לקבל אותם במסגרת הקיימת ולא יהיה פה איזשהו באג של רווח, כי זה בלתי אפשרי מבחינתנו. הדבר האחרון הקיץ. כרגע אין לנו אישורים לקיים את הקיץ לא מחנות קיץ, לא קייטנות ולא דברים אחרים. הדבר הזה דורש התערבות, ואני מבקש גם ממך להפעיל את הלחצים איפה שצריך, גם במשרד הבריאות, כדי שיאשרו את המתווים ונוכל לקיים את הפעילות. ב-13 או ב-30 לא משנה, מתי שיסתיימו הלימודים, הילדים יהיו ברחובות. אנחנו מתכוונים לעשות פעילויות בהיקפים של מאות אלפי ילדים בסניפי תנועות הנוער. התנועות החליטו שהן ממשיכות את הפעילויות שלהן גם בקיץ באופן רצוף, אין חופשה מבחינתנו, ואנחנו מבקשים שיאשרו לנו את המתווים להפעלת הפעילויות האלה גם לטיולים וגם לקייטנות בתנועות.

תודה רבה. נמצא אתנו השר אלקין. שלום, כבוד השר. אגיד משפט לפני שעוברים אליך, אמרתי גם בהתחלה, אבל אני רוצה שזה יהיה גם באוזניך. ראשית, כבר מכניסתך לתפקיד, לפחות על פי הממשק בינינו, נראה שאתה גם מבין את הגם ובעיקר רוצה אותו, ומבין שאפשר לקחת את הפיצול הזה כהזדמנות. אמרתי גם באוזניך וגם פה שהפיצול הזה הוא לא הדבר שהייתי בוחר בו, נראה לי שכולנו מבינים את זה. אגיד עוד משפט, שלא מספיק נאמר פה ואני חושב שהוא חשוב: בסוף ההפרדה שאנחנו יוצרים במשרד בין החינוך הפורמלי ללא פורמלי, יש בה משהו מעט מלאכותי.

שכתפיסה חינוכית, אנחנו מבינים שככל שהיינו מצליחים לייצר יותר חיבורים הוליסטיים היינו מיטיבים עם הילדים.

וזה נאמר פה עם ידי חגי ועל ידי כולם, שגם אתם מבינים את זה, וככל שהמשרדים יידעו לשתף פעולה גם נצליח לעשות את זה. דובר גם על זה שיש פה הזדמנות לתקן דברים שלא עבדו טוב בשנים האחרונות וגם הזדמנות מעולה,

עבורך להצליח לקחת כל מיני אגפים ותחומים תחת המשרד שלך, ומכיוון שהוא לא עם שאר אתגרי החינוך, להתמקד, לשפר ולמקצע את הקיים. כמו שדיברנו, האתגר של הקיץ הוא אתגר מיידי ועכשווי ויש לנו הרבה מאוד סימני שאלה. תודה שאתה אתנו, לא מובן מאליו. אנחנו רואים שאתה בנסיעה ומתרוצץ ממקום למקום,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אדבר על ההקשר הכולל. יש פה גם אתגרים וגם הזדמנות. אין מחלוקת בינינו על כך שחשוב מאוד לשמור את הזיקה לעולם של החינוך הפורמלי ולשמור את הזיקה לשיתוף פעולה עם משרד החינוך. חד-משמעית, אנחנו עובדים יד ביד עם משרד החינוך. גם תהליך החיתוך, שהוא לא פשוט, מתבצע בהידברות ואנחנו גם בונים על המשך שיתוף פעולה, עד כדי כך שבשונה מכל המשרדים החדשים שמוקמים על הפלטפורמה של משרד ראש הממשלה, ויתרתי על הפלטפורמה הזאת והגענו להבנה עם משרד החינוך שהם ימשיכו להיות הפלטפורמה הלוגיסטית של הפעילות של המשרד שלנו, מה שמקל על הרבה מאוד הסדרים שהם קצת פחות רלוונטיים לחינוך הבלתי הפורמלי, אבל בעיקר בתחומים שבהם יש מעורבות של מורים. זה מאפשר להם להמשיך לפעול במסגרות שעוברות לאחריות שלנו בלי לאבד את השכר ובלי לאבד את התנאים.

יש לא מעט נושאים שבהם מראש אנחנו מסכמים על דפוסי פעולה משותפים עם משרד החינוך. נעשה הכול כדי שהרצף הזה לא ייפגע. זה בצד של האתגרים. בצד של ההזדמנות, אני חושב שדווקא לקחת את החינוך הבלתי פורמלי ולשים אותו במוקד ובדגש, מה שלא תמיד אפשרי בים הענק של משרד החינוך הגדול, אני חושב שיש פה הזדמנות שאסור לפספס אותה. אני חושב שיש היום מדינות בעולם שהבינו שהעולם של הנוער והעולם של החינוך הבלתי פורמלי זה עולם שראוי לתמיכה נפרדת ודחיפה נפרדת. אני חושב שנוצרה פה הזדמנות דומה למדינת ישראל. אני לא רוצה לצייר תמונה ורודה, יש אתגר תקציבי גדול שבטח כבר נגעתם בו ועוד תדונו עליו. דרך אגב, אני לא חושב שזה מצב אידיאלי, ואפילו לא מצב תקין, שחלק גדול מאוד מעולם החינוך הבלתי פורמלי לא מעוגן בבסיס תקציב המדינה אלא מגיע כתקציבים קואליציוניים או החלטות אד הוק של משדר האוצר, מה שיוצר פערים עצומים בין מה שצריך ומה שהמערכת רגילה אליו לבין מה שאנחנו מקבלים כתקציבים ממשרד החינוך לתחילת הדרך בבסיס התקציב.

זה לא קשור למעבר, גם אם החיתוך לא היה מתבצע היינו באותה בעיה כי נכון לעכשיו הסכמים קואליציוניים קיימים לא נותנים פתרון לתחומים האלה. זה יחייב אותי לפעול בכל העוצמה בזמן אישור התקציב, ואני גם אצטרך את העזרה שלכם, של ועדת החינוך ושל החברים הפעילים בוועדת הכספים להבטיח את התקציבים הנדרשים לעולם של החינוך הבלתי פורמלי. בעתיד אני חושב שהיעד הוא לנסות לעגן אותם כמה שיותר בבסיס התקציב כדי שהם לא יהיו תלויים בקונסטלציה פוליטית שיכולה להיווצר. ברשותך, התייחסות לעוד שתי נקודות. שמעתי את סוף דבריו של מי שדיבר לפניי. לגבי מפעלי הקיץ אין ספק שצריך לקיים הידברות של משרד הבריאות, בסוף זה בשליטה שלהם. נעשה את זה, שקלנו לעשות את זה בשבוע שעבר, ולאור המצב הכללי שכולכם רואים, הגענו למסקנה שלא בטוח שזה זמן טוב לפנות למשרד הבריאות עם בקשה להקלות נוספות כי, להערכתי, היינו נענים בשלילה. אני מאוד מקווה שהאווירה שהיינו בה בשבוע שעבר, של איזושהי התפרצות, תירגע ונהיה, אם לא בירידה לפחות במצב של התייצבות על המספרים שבהם אנחנו היום, ואז משרד הבריאות יוכל ללכת לקראתנו,

אם הוא יהיה קצת יותר רגוע ולא יחשוב שאנחנו בתוך התפרצות. לכן הכוונה שלנו היא לראות בימים הקרובים מה קורה עם נתוני התחלואה ולפתוח בשיח אינטנסיבי עם משרד הבריאות, אני מעריך שכבר בשבוע הבא, לגבי פרויקטים שונים בתחום של חינוך בלתי פורמלי שקשורים לקיץ.

זה לא רק פעילות של תנועות נוער וארגוני נוער, זה גם עולם הקייטנות. יש הרבה מאוד נושאים שהם על הפרק ותלויים באישורים של משרד הבריאות ואנחנו,

נעשה כל מה שתלוי בנו כדי לנסות לעזור בהידברות הזאת,

בלי לוותר על הבטיחות הרפואית, בלי לוותר על מה שנדרש כדי למנוע עד כמה שאפשר את ההדבקה כתוצאה מהפעילות. זה לגבי הנושא של הקיץ. ישנו אתגר אחר, שאני מקווה שנמצא לו פתרון, בתחום של בטיחות וביטחון באופן כללי. אנחנו סבורים שנכון שהשירותים שמשרד החינוך נתן לעולם של החינוך הבלתי פורמלי באמצעות חדר מצב ובכל העולם של בטיחות וביטחון, שהשירותים האלה יימשכו בהסדר כזה או אחר. אני מאוד מקווה שנצליח להגיע להבנות כאלה עם משרד החינוך. כרגע, לפי החלטת ממשלה, עד שאין החלטה אחרת העולם כמנהגו נוהג. החלטת הממשלה חייבה את המשרדים לרצף התפקודי, אז כרגע הרצף התפקודי הזה צריך להימשך עד שנגיע, אני מקווה שכבר בימים הקרובים, להבנות לטווח הארוך איך שיתוף הפעולה הזה יתבצע. אני לא חושב שיש היגיון להקים מערך נפרד לתמיכה בעולם של ביטחון ובטיחות בחינוך הבלתי פורמלי. זה יהיה כפל ולא יעיל מצד הממשלה, אלא נכון להתבסס על התשתית הקיימת של משרד החינוך, שנתנה את השירותים האלה עד היום. זה גם לא עלויות נוספות משרד החינוך, כי הוא עשה את זה עד עכשיו. יש כאן בהחלט נושא שדורש הסדרה בין שני המשרדים, וכבר התחלנו לדון בזה בצוותי העבודה שעסוקים בממשקים של שיתוף הפעולה. נושא נוסף, שהוא אתגר תקציבי מעבר לאתגר הגדול של הפער בין התקציב בפועל לבסיס התקציב, הוא האתגר בהתנהלות בשנה כזאת שנה אין עדיין אישור תקציב המדינה ולכן כל המערכת מתנהלת ב-1 חלקי 12 של בסיס התקציב. אנחנו כבר מגיעים לחודשי הקיץ, זה אומר שמבחינת הארגונים שאנחנו עובדים מולם אנחנו במינוס מבחינת הסיוע. זה מצב לא פשוט, כי זה ידרוש הרבה רצון טוב מצד החשב הכללי לאפשר לתת מקדמות, ועוד בסיטואציה שחלק ניכר מהתקציב בכלל עוד לא קיים. על זה בטח לא ייתנו לנו לתת מקדמות, אבל לפחות על התקציבים שמעוגנים שבבסיס התקציב, מאוד מקווה שיאפשרו לנו לפעול כדי למצות אותם ולא להיות צמודים לגמרי לנוסחה של 1 חלקי 12. תודה רבה על הסקירה. העלית כמה נקודות, שעלו פה אבל אתה מדגיש. אנחנו מבינים שאנחנו באתגר תקציב כפול, בעיניי גם לוודא שכל מה שבבסיס התקציב יישאר בבסיס התקציב ואפילו יגדל, אנחנו נשאף שיגדל, כמובן, וגם למתווה של הטווח הארוך, שהמעברים בין המשרדים נשארים טובים ולא מייצרים פגיעה ארוכת טווח. הסיפור הבריאותי בימים האחרונים שמעתי גם מהתנועות וגם מהארגוני הנוער חשש אמיתי מקריסה לקראת הקיץ. זה עניין דחוף לטפל בו בימים הקרובים. כמו שאמרת, האתגר ברור לך, ואני מקווה שכל עוד התחלואה תישאר כפי שהיא כיום אז משרד הבריאות יבין - - - סליחה שאני מפסיק אותך לרגע,

אפילו לפני שקיבלתי את התפקיד באופן רשמי כבר טיפלתי בסיבוב הקודם בצו על החינוך הבלתי פורמלי שיצא ערב חג השבועות ולקחתי על עצמי, למרות שעוד לא הייתי בעל סמכויות, לעזור למשרד החינוך בהתנהלות מול משרד הבריאות כדי להגיע לחתימה על הצו. להערכתי, אם לא היינו מתערבים ואם הוא לא היה נחתם בערב החג, לא בטוח שהיה נחתם כמה ימים אחרי זה, באווירה הציבורית שהייתה.

אבל מכיוון שכבר החמאתי לך בראשית דבריי, לא אעשה את זה פעמיים בכמה דקות. התחלנו מנהג בשבוע שעבר, כשהייתה פה השרה גילה גמליאל, שכשהשר נמצא אתנו, בזום או פה, אני נותן את רשות הדיבור לנציגי מועצת התלמידים. יש להם אפשרות לפנות אל השר באופן אישי. אז יסלחו לי כל מי שרצו לדבר. אז נשמח לשמוע את איתי מתתיהו, נציג מועצת התלמידים, שאני בטוח שהוא נרגש שיש לו הזדמנות. לנציגי מועצת התלמידים.

יש שני חברי כנסת שביקשו לדבר כשהשר נוכח, לכן אתה מתבקש להיות מאוד תמציתי,

אתן לך להשלים אחרי זה. צהריים טובים,

שלום, צהריים טובים לכולם. אנסה להיות תמציתי. אשמח שתיתן לי אחרי זה לדבר על הנושאים הכלליים של הנוער, אבל עכשיו, כשהשר נמצא, אבקש לדבר על מועצות התלמידים, ברשותך, אדוני היושב-ראש. לפני 28 שנים הוקם הגוף הזה, שנקרא מועצת התלמידים והנוער בישראל. אנחנו מבנה ייחודי בכל העולם, אין עוד אחד כמונו. בתוך כל בית ספר, על פי חוק זכויות התלמיד, מוקמת מועצת תלמידים והיא בוחרת נציגים למועצה הרשותית, שגם היא בחוק הנוער שהמועצה יזמה אותו חוק מנהלי מחלקות הנוער ומועצות הנוער משם למועצות המחוזיות, והמועצות המחוזיות בוחרות מכל שבעת המחוזות למועצה הארצית. המבנה הזה הוא הגוף היחיד שהוא נבחר ודמוקרטי לנוער בארץ. אנחנו המנהיגות היחידה לנוער שהיא ייצוגית. לאורך השנים המבנה הזה נתן לנו כוח מאוד משמעותי, גם ברמה הציבורית וגם ברמה הפרקטית, ליצור מאבקים למען הנוער, אם זה במחאה הגדולה של השביתה ב-2009 ואם זה במחאת הטסטים. זה ממש לא נגמר שם, כי יש לנו 20,000 ומשהו נציגי מועצות בכל הרמות, שנמצאות בכל הרמות החל בתלמיד שהושעה מבית הספר וכלה בוועדות הכנסת ומשרדי הממשלה. זו היכולת שלנו לייצג את בני הנוער. אני רוצה להסביר: דמי נוער לא זכאים לדמי אבטלה, הם לא מכלכלים את עצמם. אין חוק אחד שמכיר בזכות שלהם להחליט על החיים שלהם. איתי, סליחה שאני קוטע אותך. תנסה להתמקד במה שאתה צופה כאתגר ביחס לפיצול, כשהשר אתנו. זה בדיוק מה שאני בא לומר עכשיו. מה שקורה עכשיו זה שהפיצול קורע אותנו מהרצף הבלתי פורמלי ומפצל את המבנה של המועצות. לא מעבירים אותנו בין משרד אחד לשני כגוף אחד אלא קורעים אותנו המועצות הרשותיות הולכות לשבת במשרד להשכלה גבוהה ומשלימה, וכל שאר המועצות הולכות לשבת במשרד החינוך, לא מינהל חברה ונוער עם שאר הרצף שהם שותפים חשובים לפעילות שלנו. חשוב לומר שאנחנו לא קשורים לבתי ספר באופן ישיר, חוץ מהמועצות הבית ספריות. אף אחד לא סיפק לנו תשובות למה קורעים אותנו מהרצף הבלתי פורמלי. אנחנו לא יודעים איך זה יתנהל, ואנחנו דורשים ששני המשרדים ישבו לכתוב הסכם בין-משרדי, לפחות לזמן הקרוב, כדי שבהחלטה זמנית קואליציונית של שנה וחצי לא יפרקו מפעל של 28 שנים, שהוא הייצוג שלנו, שהוא הכרה בזכויות בין-לאומיות. אנחנו מה שנשאר מאחור ופוצל באופן לא מובן. אני קוטע אותך מפני שנדמה לי שהחשש שלך ברור ונכון, וכבר שמעתי אותו כמה פעמים. אני חושב שהשר שמע. אתן לשני חברי כנסת להתייחס בזריזות, ואני בטוח שתוכל להתייחס לשלושתם, השר אלקין, ותוכל להמשיך לדרכך החשובה. איתי, אתן לך להשלים את דבריך אחרי זה. חבר הכנסת ווליד טאהא, בבקשה. תודה רבה, אדוני היושב-ראש, תודה גם לשר. אני אוהב לקרוא לחינוך הזה במינוח "חינוך ממשיך" ולא חינוך בלתי פורמלי. נהגתי לעשות זאת גם כשהייתי מנהל אגף חינוך. אני אומר את זה כי אני חושב שזה ממש חינוך ממשיך ולא משהו לא פורמלי, כי אפילו המונח עצמו עושה מסוג החינוך הזה משהו לא מחייב, לא פורמלי. אני חושב שזה חינוך, וחינוך חשוב מאוד, כשבבסיס הדעה שלי עומד יסוד העיקרון שהאחריות החינוכית כלפי התלמיד תהיה משעות הבוקר ועד שעות הערב, ואז היחס לכל הפעילות הזאת יהיה יחס חינוכי. מכאן גם פיצול הסמכויות בין המשרדים עושה חשש בלב, שמא השימוש במונח "בלתי פורמלי" עשה את שלו גם בהעברת הסמכויות. אני מקווה שהשר באמת יתייחס לזה כאל חינוך, חינוך ממשיך. אני רוצה להתייחס, אדוני השר, לחינוך הממשיך בחברה הערבית. החינוך הזה בחברה הערבית הוא חדש, הוא לא היה קיים כל השנים, בניגוד לחבר היהודית. בשנים הראשונות שלו הוא נתקל בהמון קשיים בהפעלת תוכניות בשטח והתאמה ברגולציה בין המשרד לבין השטח. בסופו של דבר התוכניות כולן מופעלות על-ידי הרשויות באמצעות מחלקות נוער, שבהרבה יישובים ערביים לא היו קיימות. ביישוב שאני בא ממנו הקמתי את מחלקת הנוער כשהייתי מנהל אגף החינוך. אני מייחס חשיבות רבה מאוד לחינוך הממשיך הזה, מכיוון שעבור הרבה מאוד תלמידים זו מסגרת למיצוי חברתי, תרתי משמע. לכן צריך להתאמץ לממש את כל התקציבים המיועדים לכל רשות מקומית, ולא להשלים עם מצב שסכומים רבים מהתקציבים האלה לפעמים לא מנוצלים ומוחזרים בגלל שאין התאמת הרגולציה בין המשרד לרמת השטח. אני מדבר על דברים מאוד חשובים. אני לא רוצה לקטוע אותך. אני יודע שהשר תיכף צריך לרדת, ודווקא חשוב לי שיתייחס ספציפית לנושא של החברה הערבית. זה חשוב גם לי. לסיכום, אני רוצה לקרוא לשר לתת לחינוך הממשיך משמעות מיוחדת גם בחברה הערבית, כי החינוך הזה חשוב מאוד לטיפול גם בתופעות של אלימות ופשיעה. הוא מאוד עוזר גם לרשות המקומית, גם להורים וגם למערכת החינוך, לעשות את שלהם בתחומים חינוכיים מגוונים.

תודה רבה לך, חבר הכנסת טאהא. חשוב ביותר. חבר הכנסת דיין, בבקשה, ואחרי זה השר אלקין יסכם. בוקר טוב, השר. אחסוך לך את ההתייחסות, כי אעלה את הנקודות מאוד בקצרה, הן נראות לי קריטיות, ומכיוון שיש לי ניסיון מוכח בתחום הזה אני מציע שתמצא הזדמנות שנדבר על זה, ולכן אני יכול לקצר מאוד את הדברים שלי. אחד, יש פה פיצול משולש, לא כפול זה לא רק שמפרידים בין התלמידים לבין הנוער שהוא בתנועות ובארגוני הנוער, אלא יש גם את המכינות, שהן בכלל במשרד שלישי. הפיצול המשולש הזה, ולו רק בגללו, לא הייתי עושה את המהלך הזה, אבל אנחנו לוקחים אותו עכשיו כנתון. דבר שני, שלוש נקודות לתשומת לב, שאני חושב שצריך לעסוק בהן מההתחלה, וחשוב שתעסוק בהן מההתחלה. קנית ממלכה לא פשוטה ויש בה, לטוב ולרע, המון מה לעשות. דבר אחד זה התקציב אמרתי נכון, את התקציב מבפנים, התקציב מבחוץ. שים לב שגם בתוך הבית של מה שאתה מקבל יש שאלה של מה עושים עם התקציב האם לוקחים אותו כמו שהוא היה עד היום או משנים אותו. צריך לשנות אותו, ולו בגלל שני דברים: 1. דוגמה בלי לשפוך שמן על המדורה, מאז שהייתי מדריך בחטיבת בני המושבים, הנוער העובד גונב את בני המושבים במיליוני שקלים כל שנה.

כשחטיבת בני המושבים בכלל לא בנוער העובד, הנוער העובד ממשיך לקבל את הכסף שלהם ולא לתת אותו. זה דבר שמשרד החינוך היה צריך לעשות כבר מזמן לעשות סדר בפשע הזה. לכן צריך שהוא יגיד באיזו רמה, כמה. אבל אתה תהיה זה שתוכל לקחת את זה מתנועת נוער ולהעביר את זה לחטיבת בני המושבים, שכרגע הם בכלל לא ממומנים, והם כבר לא בנוער העובד. 2. יש הבדל גדול בתנועות הנוער וארגוני הנוער בשאלה מה הם עושים בזמן הקורונה. זה לא רק עניין של הוצאות והכנסות, זה גם עניין של תרומה מה הם תורמים. יש תנועות וארגונים שתורמים המון לחברה בזמן הקורונה ויש כאלה שלא. חלוקת התקציב, בין השאר, צריכה לקחת גם את זה בחשבון מי בתקופה הזאת רק צריך דברים ומי תורם תרומה לחברה הישראלית בתקופה הזאת. 3. בטיחות וביטחון אתה יורש גוף במשרד החינוך, שאני חושב שהוא ממש קטסטרופלי בעניין הזה, לא בגלל שהוא לא מבין בבטיחות וביטחון ולא בגלל שליבו רע, אלא בגלל שיש הבדל תהומי בין עשיית בטיחות וביטחון לתלמידים בכיתות ובבתי ספר, ולא חשוב מה הפעילות שהם עושים, לבין ארגונים, שבכלל עוסקים בדברים אחרים. מגן דוד אדום מאיפה הוא מבין מה הבטיחות? או מי שעושה סיורים בשטח, מאיפה הוא מבין? הוא מבין בכיתה, ועכשיו הוא עוד יחריף את העניין הזה עוד יותר. דבר אחרון המעמד המשפטי. אתה צריך לתמצת, השר צריך לרדת. הוא נשאר אתנו וחשוב לו,

המעמד המשפטי: אני מציע שתתחיל מדבר אחד פשוט מה הסטטוס המשפטי של חוזר מנכ"ל. גם ככה הוא מאוד בעייתי לתנועות נוער וארגוני נוער, אבל עכשיו על אחת כמה וכמה.

בחינת הסטטוס המשפטי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך לא מנכ"ל שלך, שגם צריך לחשוב מה אתה עושה עם זה. תגלה דברים מעניינים, ובעיקר משימות נוספות שצריך לעסוק בהן. בהצלחה, כל דבר שאנחנו,

וגם אני באופן אישי נוכל לעזור, בחפץ לב.

השר אלקין, תודה שאתה אתנו. אני יודע שאתה ממהר. אנסה להתייחס בקצרה לכמה נקודות שהעליתם. קודם כול, לגבי דבריו של איתי, אני חושב שאולי הפגישה הראשונה שלי בתפקיד תהיה עם חבריו לגבי הסוגיה של מועצת התלמידים. אין שום כוונה לקטוע את הרצף. יכול להיות שהוא צודק, שהיה יותר נכון ואלגנטי להעביר את כל מועצות התלמידים, החל מהרמה הרשותית ומעלה, אלינו. אבל משרד החינוך מתנגד לזה, ואנחנו, במסגרת הרצון לבנות מערכת יחסים של שיתוף פעולה עם משרד החינוך החלטנו לא לריב על הנקודה הזאת.

היה בלתי אפשרי להשאיר הכול במשרד החינוך כי כל הפעילות הרשותית של יחידות נוער רשותיות, שהיא הבסיס לפעילות של מועצת התלמידים הרשותית, כולל התקציבים, עוברת אלינו. לכן המעבר של המועצה הרשותית נבע מהצורך לא לקטוע אותה מהמקורות התקציביים ומזיקתה ליחידת הנוער של הרשות המקומית ויכולת להמשיך פעילות על הבסיס שלה, כפי שהיה עד היום. כמובן, בשיתוף פעולה של משרד החינוך נבטיח שמבנה העץ הזה, של מועצות התלמידים רשותית, משם מחוזית ומשם ארצית, יישמר, וכמובן, אנחנו פתוחים לכל שיתוף פעולה עם מועצת התלמידים המחוזית והארצית בתחומים שחורגים מהעולם הבית ספרי, למרות שהם לא עברו אלינו באופן פורמלי. איתי ציין רק חלק מהדברים, והוא צודק יש הרבה סוגיות של הנוער שלא נמצאות במסגרת בית הספר אלא במשבצות אחרות. לגבי הסוגיה של שיתוף פעולה ועבודה במגזר המיעוטים זו סוגיה מאוד משמעותית בעולם של החינוך הבלתי פורמלי, והיו כמה צעדים חשובים שעשה משרד החינוך בשנים האחרונות במסגרת החלטות ממשלה ייחודיות. קודם כול, אני מקווה שהחלטות הממשלה האלה יקבלו הארכה והמשך לשנים הבאות, כי רוב התקציבים עומדים להסתיים במשך השנה הזאת. הם כבר לא מובטחים לשנת 2021, ולכן יש פה סוגיה תקציבית להמשיך את כל הפעילות הרחבה הזאת. הסוגיה השניה קשורה לניצול תקציבי, ופה חבר הכנסת טאהא צודק. אגב, פגשתי את זה בהרבה תחומים. כשר להגנת הסביבה בקדנציה הקודמת הקצינו סכומים מאוד משמעותיים לרשויות במגזר במסגרת סיוע בתוכנית סביבה שווה והיה תת-ניצול. פעלתי באופן ייחודי גם כדי להאריך את היכולת להשתמש בתקציבים האלה, להאריך את החלטות הממשלה הרלוונטיות, וגם לעזור לראשי הרשויות לנצל את התקציב ולחתוך את הביורוקרטיה או לעזור להם להתמודד עם הביורוקרטיה כי, כפי שציינת בצדק, לא תמיד זה הולך להם קל. אני מתכוון לעשות את זה גם בתפקיד החדש. אני חושב שהפעילות בעולם הזה, של ההשכלה המשלימה, החינוך הבלתי פורמלי או החינוך המשלים או חינוך ממשיך, כפי שקראת לו לא משנה מה הביטוי המדויק אבל הפעילות הזאת מאוד מאוד חשובה. אציין רק הסתייגות אחת, שבשונה מהעולם של החינוך הבלתי פורמלי, דווקא ברשויות של המגזר הרוב המוחלט של הפעילות מתקיים על בסיס בית ספר או פיזית בתוך שטח בית הספר, גם בגלל שאין מספיק מתנ"סים. לכן בתחום הזה עיקר הפעילות נשאר בתוך משרד החינוך ולא עבר אלינו. אלינו עברו רק המרכיבים שלא מתקיימים על הבסיס הבית ספרי, לכן השחקן המרכזי בתחום הזה, בגלל הזיקה לעולם הבית ספרי, הוא משרד החינוך.

ניסינו לא לייצר שני גופים בתוך בית ספר, כי בעיניי זה לא בריא. לכן קו החיתוך היה שכל מה שקשור בעולם הבית ספרי נשאר במשרד החינוך, כדי שבית ספר לא ינוהל משני מוקדים וזה ייצור סרבול, וכל מה שלא קשור לעולם הבית ספרי יעבור למשרד החדש. לכן במגזר יש ייחודיות שאיננה קיימת במקומות אחרים. זאת אומרת, בחברה הערבית יפעלו מול שני משרדים? כולם יפעלו מול שני משרדים, כי בהיבט הבית ספרי ימשיכו לפעול מול משרד החינוך ובהיבט שהוא חוץ בית ספרי יפעלו מולנו. אבל ספציפית בתוך החלוקה הזאת, המשקל של העולם הבית ספרי בחינוך הבלתי פורמלי במגזר המיעוטים הוא הרבה יותר גדול. זה אני כבר אומר לכם ממה שלמדתי בתהליך של החלוקה. לכן רוב התקציבים ורוב הפעילות יישארו בתוך משרד החינוך ולא יעברו אלינו. אלינו יעברו רק דברים שלא מתקיימים בשטח בית-הספר ולא מתבססים על בית הספר. לגבי הנקודות שהעלה חבר הכנסת דיין קודם כול, אני מקבל את הזמנתו לשיחה נפרדת בינינו ואשמח לקיים אותה ולהעמיק. הוא צודק שיש פה מספר סוגיות בניצול התקציב, כולל גם התחשבות בפעילות בתקופת הקורונה. זה לא פשוט כי זה משהו שלא קיים במבחני תמיכה רגילים, ולהתחיל לשנות את זה עכשיו יכול לתקוע את המערכת הביורוקרטית להרבה מאוד זמן. לכן צריכים לחשוב איך פותרים את זה בלי לייצר מחסום ביורוקרטי לכולם, שמרוב הרצון לעזור הוא רק יפריע. לפעמים המצוין הוא האויב של הטוב, לכן צריך לראות איך אפשר לעשות את זה בחוכמה. אנחנו כן עושים התאמה של קריטריונים כדי לא לפגוע בארגוני נוער ותנועות נוער שלפי הקריטריונים הקיימים היום פשוט לא יקבלו את הכסף, כי בגלל הפסקת הפעילות לא מגיעים לרף הנדרש. אנחנו עושים התאמה כזאת כבר עכשיו, לא מחכים להשלמת החיתוך. חגי כבר פועל בכיוון הזה מול הייעוץ המשפטי של משרד החינוך, בלי לחכות. תבינו מה המצב: כרגע אני שר בלי אף עובד. תחומי האחריות עברו אליי, אבל את העובדים עוד לא העברנו כי עוד לא סיימנו את החיתוך. לכן אנחנו פועלים במציאות ייחודית,

בהסכמה עם משרד החינוך. רוצה לציין לשבח את השר והמנכ"ל ואת הצוות המקצועי של משרד החינוך, שמאפשרים את הפעילות הזאת בלי שסיימנו את התהליך הפורמלי. כבר הנחיתי את חגי לפעול בנושא הזה מול הגורמים הרלוונטיים בייעוץ המשפטי של משרד החינוך כדי לעשות התאמה כמה שאפשר פשוטה לקריטריונים, כדי שלא ייפלו תנועות נוער וארגוני נוער בגלל מציאות ייחודית שנוצרה מתחת לסף של היכולת להשתמש בתמיכות. אין לך עובדים, אבל יש לך המון ילדים. לגבי הסוגיה של החלוקה ונוסחאות החלוקה כאן יש הרבה עבודה, ואני לא מתכוון לעסוק בזה בשלב הראשון,

אני כבר אומר לך, כי כרגע התפקיד שלי הוא להבטיח מעבר חלק של המערכת, גם לפתור את הפער התקציבי שדיברתי עליו ולאפשר את הפעילות בקיץ ותחילת הפעילות בתחילת שנת הלימודים הקרובה כדי שלא תהיה פגיעה ברצף התפקודי במערכת. ברגע שנתמודד עם זה, אז יגיע הזמן לעשות הערכה נכונה גם של כל עולם הקריטריונים וגם של העמידה בהם. אתה ציינת סוגיה, יש עוד לא מעט סוגיות שכבר נחשפתי אליהן ויהיה צורך לתת עליהן את הדעת. לפעמים מאוד אוהבים שמטאטא חדש מתחיל הכול מאפס, אבל אני חושב שזאת תהיה שגיאה גדולה שתפריע לנו. אני מודה לך, גם על ההתייחסות בסוף. כשאסכם את הדיון אגע בהרבה מאוד מהנקודות שהעלית. תודה על הזמן. תודה רבה, רם, ותודה רבה לכם. העובדה שאין לך צוות ואתה כבר בקיא מאוד ברזי האתגר נותנת לנו תקווה שהמשרד יצליח לשפר את המצב, וודאי למזער את הפגיעה האפשרית. תודה רבה.

אני מקווה שנמצאת אתנו עדיין ראש עיריית אור יהודה, ליאת שוחט, שהיא גם נציגת מרכז השלטון המקומי. היא לא נמצאת? אוקיי, הייתה איתנו זמן רב, תקבל זכות דיבור בדיון הבא. אני רוצה לשמוע את משרד האוצר נראה לי שכולנו רוצים לשמוע את משרד האוצר. אורלי ליימן עיני, רפרנטית חינוך, נשמח מאוד לשמוע את ההתייחסות שלך לרוב האתגרים שנאמרו פה. אני מקווה שאת איתנו מראשית הדיון.

אתייחס באופן כללי לכל ההעברה, ואם יהיה שאלות אתם מוזמנים לשאול. בהתאם להחלטת הממשלה, משרד החינוך והמשרד להשכלה גבוהה ומשלימה עובדים בימים אלו על הסדרת מתווה להעברה, כולל כל התקציבים וכוח האדם שהולכים לעבור. אנחנו מחכים לתוצאות העבודה הזאת כדי לעשות את השינויים התקציביים בהתאם למתווה שהם יסכמו עליו. נשמח לשמוע יותר לעומק. דיברו פה על מקדמה של 40%; תגידי מה הצפי, מתי לדעתך יעבור הכסף, אם יעבור הכסף. לגבי ארגוני נוער, בגלל עושים תקציב המשכי אנחנו מתנהלים בהתאם לחוק ולהוראות תכ"ם. מעבר ל-40% צריך להגיש מסמכים שונים,

צריך להגיש למשרד החינוך בקשה לתקצוב, הבקשה ממשרד החינוך מגיעה לוועדה במשרד האוצר. יש פה עניין ביצועי, לא עניין תקציבי, התקציב נמצא, צריך לעשות את הפרוצדורה של הגשת הבקשה ודיון בוועדה. כלומר, את מתחייבת לזה שאין פגיעה בתקציב וזו רק פרוצדורה של מילוי מסמכים. זה גם התנועות וגם הארגונים. זה מה שאני מבין? אני לא אומרת שאין פגיעה. התקציב ההמשכי אכן היה מקוצץ, וכולם יודעים את זה. הוא לא היה בגובה שהיה אמור להיות אם היה תקציב מדינה. אבל מה שצריך לקרות עכשיו זה הגשת בקשה של ארגוני הנוער למשרד והגשת המסמכים לבקשה הזאת, ואז דיון בוועדת חריגים. זה הדבר היחיד שמעכב או שאחר כך יגידו נראה בנובמבר? כלומר, הכסף שמגיע לפי התקנות חוץ מאשר אם יהיו קיצוצים בתקציב השנתי, לא אמרת את זה האם ההעברה שלו מבחינתכם מותנית רק בבקשה מסודרת של הכסף או שיש לזה עוד דברים שמשהים את זה? בגלל שאנחנו בתקציב המשכי, בהתאם להוראות תכ"ם צריך להתנהל דיון בוועדת חריגים. אני לא יכולה להגיד לך את התוצאה של הדיון בוועדת החריגים לפני שהדיון התקיים. כלומר, אתם לא מבטיחים, אפילו לא 1 חלקי 12 כפול החודשים? יש ועדת חריגים לתמיכות של סעיף 3א. הדיון שאתה מדבר עליו, מעבר ל-40%, לא התקיים או לא הוגשה בקשה, למיטב ידיעתי. אולי הוגשה ועוד לא הגיעה לוועדה. היא צריכה להגיע לוועדה, הדיון יתקיים ונעדכן אתכם בתוצאות. מי אמור להגיש לכם את הבקשות האלה, המשרד או התנועות? אני אומר את זה כי כרגע אמר השר זאב אלקין שאין לו אפילו עובדים עדיין, הוא ודאי לא מכין עכשיו את כל הבקשות האלה. אני לא יודעת להתייחס איך הבקשה מגיעה לוועדה. בסופו של דבר היא מוגשת על-ידי משרד החינוך, אבל אני לא יודעת להגיד איפה זה תקוע כרגע, ואם בכלל הגישו את הבקשה. מן הסתם, אתם יודעים להגיד יותר טוב. בקיצור, הדאגת אותנו עוד יותר מהדאגה הקיימת. כמובן, את לא אשמה, אבל התשובות שלך מדאיגות. מבחינתי זה רק מדגיש את הצורך הקריטי שלנו להמשיך לעקוב, ובסוף דבריי אתייחס לאופן שבו אני חושב שצריך לעקוב אחרי האתגר של הפיצול בין המשרדים. אם למישהו יש שאלה ספציפית שלא שאלנו בהתייחס למה שאורלי אמרה עכשיו, אתם מוזמנים. אוקיי, נפתלי דרעי, בבקשה. שלום גם לקלי, מנכ"ל הצופים, שיושב שם מאחור. סלח לי, לא יכולתי שלא להתייחס. הנוהל הוא שמשרד החינוך מגיש את הבקשות לחשבות. אין לנו קשרים בחשבות, אנחנו לא יכולים להגיש בקשות לחשבות. גם הארגונים תנועות הנוער הגישו בתחילת השנה בקשות למקדמות ועל סמך זה קיבלנו את 40%. אנחנו לא אמורים להגיש בקשות נוספות.

שבעת הזאת משרד החינוך לא פועל בשבילנו. זאת הבעיה, את זה אמרתי קודם, שלא מקבלים את המקדמות הנוספות לתנועות ולארגוני הנוער. תודה, נפתלי.

שלומי קסטרו מארגוני הנוער רוצה להוסיף.

אתמול הבנו משיחה שקיימנו עם המינהל שהגישו כבר בקשה למקדמות של 70%, וצריך לראות שזה פוגש את אגף התקציבים ואחרי זה מאושר בוועדת החריגים אצל החשכ"ל. הדבר השני, שהייתי שמח להתייחסות של אורלי אליו, הוא סוגיית הקיצוץ הרוחבי, או בכלל, שאלת התקציבים. האם היא יודעת להגיד לנו כמה תקציבים יש כרגע. חשבתי לחכות עם זה לפגישה הבאה, אבל אוקיי. ב-12:00 אנחנו עוברים לדיון הבא, ואני רוצה להקפיד על זמן, אז כל מי שאני נותן לו רשות דיבור נא לתמצת. גם נפתלי וגם שלומי התייחסו ואמרו את אותו דבר ואני מציין זאת לחיוב שהפנייה לא צריכה להגיע מהם, והפניות גם נעשו. ככל שאני מבין מהם, הם לא בקשר עם החשבות, זה לא התפקיד שלהם. הם העבירו את הפניות, ולכן יש פער בין מה שאמרת ביחס לזה שעוד צריכות להיות הגשות לבין מה שהם אומרים, אז תתייחסי לזה בבקשה. מה שאמרתי זה שאני אגף התקציבים ואני יודעת להתייחס לתקציבים. אני לא יודעת להגיד על בקשות שהוגשו או לא הוגשו למשרד או לחשבות או משהו מעבר לזה. אני יודעת להגיד שהבקשה עוד לא הובאה לדיון בוועדה. לגבי התקציב ההמשכי כמו שנאמר פה קודם, התקציב ההמשכי הוא 1 חלקי 12 מהתקציב שאושר ב-2019. זה בהכרח גורר תקציב שהוא לא כמו תקציב מדינה רגיל. אנחנו מתנהלים בהתאם לחוק, אין לי מה להוסיף מעבר לזה.

לאור העובדה שגם אתם בתחילת אהיה עדין, אבל אני חייב להגיד שאני מוטרד. אני מבין שאת אגף התקציבים, אבל עדיין ניתן היה לעשות בדיקות איפה הבקשות עומדות משום שברור שכל הארגונים שנמצאים אתנו בזום מחכים לדעת